שלום, אנחנו ממשיכים לדיון נוסף של ועדת הכלכלה: " פרק י"ב (חקלאות) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021 ". יש בקשה לדיון מחדש של חבר הכנסת מיכאל ביטון. רצינו לזמן דיון כזה במחשבה שאולי יהיו שינויים אבל החוק, מבחינתנו, כפי שנוסח והוצג בסיום הדיון הקודם מקובל עלינו ולא יהיו שינויים. אתה פותח לדיון מחדש. אני מעלה להצבעה את הבקשה לדיון מחדש, מי בעד? מי נגד?

אין מתנגדים ואין נמנעים, אני ורון כץ בעד.

לגופו של עניין, הוועדה מאשרת חדש את הצעת החוק לקריאה השנייה והשלישית.

הוועדה מאשרת מחדש את הצעת החוק לקריאה השנייה והשלישית ומעלה אותה שוב להצבעה בוועדה. מי בעד?

פה-אחד, רון כץ ומיכאל ביטון בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. החוק עובר בוועדה ויחזור למליאה. תודה רבה, אני נועל את הדיון.